חברים נכבדים, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום יש שלושה נושאים, ועליהם דיון בהסתייגויות והצבעה: פרק י"א (הפחתת רגולציה), רק סעיפים 48-46 (רישום בפנקסי מקרקעין) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית; פרק י"ב (אנרגיה), סעיף 49 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכלית הכלכלית; ו פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), דיון בסעיפים 31-66 בתוך סעיף 94 המוצע (ללא סעיפים 32-35, 46-47,

62(4), 62(11), 62(14) והתוספת השניה) מתוך הצעת חוק התכלית הכלכלית, וחלק ה' תיקונים עקיפים סעיפים 57-62, 65 והתוספת הראשונה- הכנה לקריאה שניה ושלישית ודיון בהסתייגויות. אני מקבל בברכה את מנכ"ל משרד האוצר, שלומי הייזלר, ואת מתן יגל מאגף התקציבים, שהוא כבר חלק מהעניין והוביל חלק גדול מהחקיקה; לאו דווקא את זו שאנחנו מצביעים עליה כרגע. זוהי ההזדמנות להזכיר את איציק, איליה ואסף וקסלר מהאוצר; את עידו, דנה

התווכחנו ורבנו הרבה, אבל יצא דבר טוב תחת ידינו. כדי שיהיה יותר ברור שהדבר הוא טוב, בנושאים של ההתחדשות העירונית, עלה מכל שורה, בעיה ופתרון שנתנו ונתנו הרבה פתרונות, גם בתחום הרגולציה, התכנון והדברים הללו, וגם במיסוי שהתחדשות עירונית הולכת להיות הפתרון המוביל, כמעט, במשבר הדיור. היום, ברוך השם, העסק עובד באזורי הביקוש,

אנחנו ניסינו לטייב הרבה תהליכים על מנת שהוא יעבוד עוד יותר טוב; אני בטוח שהוא יעבוד יותר טוב, ואנחנו גם נראה זאת במספרים, בשנה הקרובה. מה שיצא מכל שורה, ואני דיברתי על זה כמה וכמה פעמים, הוא שהנושא של ההתחדשות העירונית בונה מדינה אחת, אבל מתעלם ממדינה אחרת: הפריפריה והפריפריה החברתית, ובמיוחד אותם עשרה או 11 יישובים שיושבים על קו השבר הסורי-אפריקני, והסכנה אורבת לפתחם. זה עלה מכל הכיוונים, דיברנו על החשיבות של כך, והייתה על זה הסכמה של כל חברי הוועדה, משלל הסיעות. זה דבר שחסר, כאילו עיקר חסר מהספר. עשינו הרבה דברים מצוינים; ייקח זמן עד שהם יפעלו, וחלקם ייכנסו. הוועדה תעקוב אחרי החקיקה שלה עצמה, ואנחנו לא ניתן שהדברים יישארו אות מתה. אנחנו לא ניתן לכוחות הרגולציה להעמיק את הרגולציה יותר; בדיוק הפוך, אבל הבשורה חסרה מהספר. אנחנו נמצאים בהרבה שיחות מול האוצר. דיברנו על הדבר הזה, ובעקבות השיחות האלה, מנכ"ל משרד האוצר ביקש לבוא ולהבהיר, ביחד עם אגף תקציבים ועם מתן,

היה צריך להיות פה גם ראש אגף תקציבים, שלא יכול היה להגיע מסיבות אישיות. אמרתי לכם שתהיה התייחסות על הדבר הזה, ולכן אנחנו נשמע עכשיו את מנכ"ל משרד האוצר ואת נציג אגף תקציבים. לאחר מכן אנחנו נעשה את ההצבעות, ולאחריהן נעשה סבב, שבו כל חבר כנסת שירצה יוכל לסכם את אירועי החודש האחרון כאן, בחדר הזה. מנכ"ל משרד האוצר, בבקשה. ערב טוב. קודם כל תודה, אדוני יושב ראש הוועדה. לפני שאתחיל, אני חייב לומר תודה על מה שעשיתם פה החודש; לך, לאדוני היושב ראש, ליועץ המשפטי, למנהלת הוועדה ולכל חברי הכנסת. לקחתם נושאים מאוד קריטיים להתפתחות של מדינת ישראל, ואני חושב שטייבתם אותם מאוד בוועדה. זה נכנס בצורה אחת, טובה, ויצא בצורה מושלמת. כשאדוני היושב ראש אמר שחשוב שאבוא לוועדה כדי להתייחס לנושא של פינוי-בינוי, התחדשות עירונית, במיוחד באזורי הפריפריה אני מאוד שמחתי על ההזדמנות. זה תפס אותנו באמצע אירוע מאוד גדול אצלנו, באוצר. זה התחיל עוד קודם לפניי, ואנחנו עובדים עכשיו על מגוון תכניות שמטרתן להאיץ את הבינוי, הפינוי-בינוי והמיגון באזורי הפריפריה, ובמיוחד בערים שנמצאות בסיכון ססמי. אני אשמח מאוד שנעשה את הדברים, נביא תכניות מהירות וגם נשמח להציג אותן פה, בפני הוועדה. כרגע אנחנו עובדים על כמה תכניות גדולות, שקשורות לתחומי המיסוי, התקצוב והתכנון, ובמקביל, מתגבשת החלטת ממשלה גדולה מאוד שמוביל אותה פרופ' אבי שמחון ממשרד ראש הממשלה שמדברת על תקצוב עתידי מאוד גדול, למשך שנים רבות; כרגע לעשר שנים, אם אני זוכר נכון. אנחנו עובדים עליה בימים האלה ועושים מיפוי ומדידה, לגבי רעידות אדמה,

כמובן, רעידות אדמה, פינוי-בינוי והתחדשות עירונית. התחדשות עירונית,

היא מעטפת שאתה שם בה את הכל: גם את חיזוק המבנים,

אפרופו טילים, את הנושא של ממ"דים וכל הדברים האלה, יחד.

כבר בתקציב הזה, אנחנו מדברים על כ-120 מיליון ₪ שכבר תוקצבו לתכנון של כל אותם המקומות. אנחנו מבינים שהתכנון הוא רק השלב הראשון, אבל מבחינתנו זהו תקצוב שאמור לעשות את זה מהר, ומיד אחר כך לצאת לתכניות של ביצוע. בענייני הביצוע, אנחנו עושים עכשיו עבודה ממשלתית רצינית. יש שני דברים שאנחנו מבקשים להוביל זה כרגע נמצא בשלב הבחינה, אבל אני ביקשתי מאנשי המשרד, מהכלכלנית הראשית, מרשות המיסים ומאג"ת לבדוק אירוע מאוד חשוב בתחום הקלות המס: הפחתה, או אפילו ביטול, של מס הרכישה על הקרקע באזורי הפריפריה; צריך לבדוק האם בכל הפריפריה או רק באזורים שזקוקים להתחדשות עירונית באזור הססמי. אנחנו בודקים כרגע את הנתונים. לפי חלק מהאומדנים,

על שווה ערך 2%-3% רווח יזמי. אנחנו בודקים את כל הדברים האלה. זה מתחבר לעבודה גדולה יותר שאנחנו עושים על כל נושא מס הרכישה, שקשור יותר לשחרור קרקע במחיר מטרה. אולי יש לקבוע שם שיעורים כאלה ואחרים לגבי שחרור קרקע, אבל זוהי עבודה גדולה יותר. אנחנו מדברים דווקא על אותם אזורים שבהם אנחנו רוצים לבחון את ביטול מס הרכישה. במקביל, אנחנו בודקים עוד פתרונות, בחוק עידוד השקעות הון, ופתרונות נוספים, שקשורים לכלל משרדי הממשלה, לרשות להתחדשות עירונית ולמשרד הפנים. גם שם, אנחנו מחפשים לעגם משאבים כדי להביא לכך. כרגע אני אומר דברים שהם במסגרת של בחינה, אבל זוהי בחינה שאנחנו מתכוונים לעשות מהר, ולהציג את התוצאות בפני הוועדה הזו; אני מקווה שהתוצאות יניחו את הדעת. אני חושב שגם מתן, סגן ראש אגף תקציבים, יוכל לספר על עוד דברים שאנחנו בוחנים כרגע. אני חושב ששלומי התייחס למרבית הדברים שנמצאים על הפרק. באופן נקודתי, אנחנו רוצים לעשות בחינה מאוד משמעותית על הסיפור של התחדשות עירונית בפריפריה. לאחרונה יצא פיילוט ראשוני על הדבר הזה, ואנחנו לוקחים על עצמנו לערוך עבודה מקצועית על הפיילוט, לבדוק מה היה בו, מה צריך לשפר ולטייב בו, ולראות איך אנחנו יכולים להביא פתרונות גם לשנה קדימה. כמו שאמר מנכ"ל המשרד, אנחנו נגיע לוועדה מיד לאחר התקציב ונציג את הרעיונות ואת הכיוונים, במטרה לתת מענה משמעותי לדבר הזה. מה שנאמר בעקבות הדיונים, לפחות מהאוצר, זה שיש הבנה לגבי הנושא של הפיילוט, שיצטרך להמשיך. אני חושב שהגיע הזמן להכניס את היד לכיס, ויד לכיס של הממשלה אומרת עוד תקצוב, או רפורמה במיסוי. אנחנו יודעים שהדברים האלה מניעים ויעשו את מה שהם צריכים לעשות. מתן, אתה היית פה בחלק גדול מהדיונים הללו, ואני חושב שגם התחושה שאתה יצאת איתה היא שהחלקים שעשינו הם חלקים טובים, שצריכים לבוא ביחד עם משאבים. אנחנו לא נכנסים עכשיו למספרים או למשאבים כאלה ואחרים, אבל אנחנו יודעים דבר אחד: לפי הבנתנו בעניין הזה וזה מה שהבנתי מהדיון עם האוצר, שבוחנים שינויים כאלה ואחרים על מנת לטייב את נושא הפיילוט, שנעשה היום על ידי הרשות להתחדשות עירונית הדבר הזה ייבחן מיד לאחר אישור התקציב, ויגיע לסיכום תקציבי כשיגיע. אנחנו נשאף שתעשו את זה,

אבל לפחות שיהיה מה שהיה בשנה שעברה, פחות או יותר: סיכום תקציבי בין אגף התקציבי לבין הגורם המוסמך לעניין של הדבר הזה, כתקצוב תוספתי. התפקיד שלנו, כחברי כנסת, הוא לא רק לטייב את החקיקה, להעביר חוקים או לא להעביר אותם; אנחנו צריכים להעביר גם את המסר שיצא מתוך הדיונים. היו פה עשרות מומחים; ממשרדי הממשלה ומהמגזר הפרטי, מהשלטון המקומי, יזמים,

כולם. נושא הדיור הוא המטרה הגדולה של מדינת ישראל היום. לדעתי, נושא ההתחדשות העירונית, ביחד עם דברים נוספים שאתם עושים, הוא הקטר. מבחינתנו, אנחנו רואים בדבר הזה את החשיבות המרבית, ומצפים שהדברים האלה ייעשו מיד לאחר אישור התקציב. אני יכול להגיד לכם דבר אחד, ואת זה למדתם: כשתרצו להביא את הרפורמות ואת החקיקות האלה יש כאן ועדה שתדע לאכול את זה מהר מאוד, לטייב וללטש את זה, ולהביא לכם את זה לגמר חקיקה, באותם דברים שצריכים חקיקה. אני מודה לכם שהגעתם. אנחנו אופוזיציה וקואליציה; יש אנשים שרואים אותנו במליאה וחושבים שבכל הכנסת יש רק מליאה. בנושא הזה, של פתרון הדיור, הייתה תמימות דעים מלאה, של כולם. לכן, כנראה שזה גם נכון, גם חשוב וגם נחוץ. אני מודה לכם על ההבהרות. חבריי חברי הכנסת, אנחנו ניגשים להצבעה על ההסתייגויות. פרק י"א (הפחתת רגולציה), סעיפים 48-46. זה בנוסף לסעיף שמופיע ללא מספור. יעקב, אני מוכרח להגיד לך: זה היה מביך וקצת מביש. הגיע מנכ"ל האוצר, בא לומר את שלו, קם והלך, במקום שיישב וישמע את חברי הכנסת. אני מוכן לקרוא לו. אני לא רוצה עם התנהלות כזו. אני אשמיע את זה לציבור. אוקיי, אני לוקח אחריות.

הסעיף בתיקון בחוק רכבת תחתית (מטרו) שמופיע אינו ממוספר, לכן נצביע על סעיפים 46-48 ועל סעיף 48(א) בחוק רכבת תחתית (מטרו).

יש כ-11 הסתייגויות והצבעה אחת של קבוצת רע"מ. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? הצבעה בעד 2 נגד 3 ההסתייגויות לא התקבלו. כל ההסתייגויות לא התקבלו. הם לא פה; אפשר להעלות הסתייגויות שלהם כשהם לא פה?

קבוצת חד"ש 21 הסתייגויות. נצביע עליהן כקבוצה אחת. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת חדש? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 1 נגד 3 נמנעים 1 ההסתייגויות לא התקבלו.

לקבוצת ישראל ביתנו יש כעשר הסתייגויות. מי בעד ההסתייגויות, כקבוצה אחת? מי נגד? הצבעה בעד 2 נגד 3 ההסתייגויות לא התקבלו. ההסתייגויות של ישראל ביתנו גם לא התקבלו. נעבור להצבעה על הסעיפים עצמם. המחנה הממלכתי לא הגישו? אם כך, אנחנו נצביע על הסעיפים עצמם, בהצבעה אחת. מי בעד

מי נגד?

הצבעה בעד

1 נמנעים 1 אושר. פיצול באופוזיציה; אתם רוצים התייעצות

הסעיפים התקבלו כנוסח הוועדה. פרק האנרגיה,

לישראל ביתנו יש כ-13 הסתייגויות. ההצבעה כמקשה אחת. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד 2 נגד 3 ההסתייגויות לא התקבלו.

לקבוצת חד"ש-תע"ל יש כ-24 הסתייגויות, כמקשה אחת. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד 2 נגד 3 ההסתייגויות לא התקבלו. ההסתייגויות הוסרו. לקבוצת יש עתיד יש כשש הסתייגויות. מי בעד? מי נגד?

תצביע איתנו פעם אחת. ההסתייגויות, לצערי, חבריי, חברי האופוזיציה, לא התקבלו. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה על הפרק עצמו; סעיף 49. מי בעד הסעיף כנוסח הוועדה? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 2 אושר. אני מודיע שהתקבל כנוסח הוועדה. פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), דיון בסעיפים 31-66 בתוך סעיף 94 המוצע (ללא סעיפים 32-35,

והתוספת השניה) מתוך הצעת חוק התכלית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

עכשיו לפרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות). חלק ה' תיקונים עקיפים והוראות שונות. הסעיפים הם 57-62 ו-65. והתוספת הראשונה.

זה בנפרד. אוקיי.

אם כך, נצביע על הסעיפים עצמם; הצבעה אחת על הכל. פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), בתוכו חלק ה',

תיקונים עקיפים והוראות שונות, סעיפים 57-62 ו-65, בתוך סעיף 94 להצעת החוק. הסעיפים מצויים כולם כנוסח הוועדה.

אני חושש שאתם שבויים בפרדיגמה שלפיה הסביבה היא החסם המרכזי לצרכי הפיתוח והבנייה, ואם נסיר את המגבלות שיש, בגלל הצורך לשמור על

המבנים, שבעת חירום יאפשרו לאותם אנשים להינצל מלהיקבר תחת ההריסות. לכן אני אומר: אני מקווה שמנכ"ל משרד האוצר יעמוד במילתו; הבטחות כמו חול ואין מה לאכול. בהקשר הזה, אני מקווה שאתה, כיושב ראש ועדה, תעמוד על העניין הזה, ושיביאו

הצלחנו לצמצם את הנזק, והוא עדיין גדול, בעיניי. יש כ-1.5 ס"מ של רצועת חוף לכל אזרח במדינת ישראל. אוכלוסיית ישראל אמורה להכפיל את עצמה בתוך כ-30 שנה, ואז יהיה לכל אזרח פה פחות מס"מ של רצועת

שיאפשרו לשמור על המשאב החשוב והרגיש הזה. עוד הערה אחרונה: היפוך המנגנון של אישור תשתיות כמו,

תחנות כוח במרכז הארץ, כמו ריינדיר

שוב תודה,

על הענייניות ועל הפרגמטיות שהייתה כאן. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. אני חושב שיוראי היה פה במהלך מרבית שעות הדיונים והוביל את האופוזיציה. אני מצטרף לדברים שלו ולתודות לצוות הוועדה. אני אדבר פחות בעצבים, אלא

יש אוכלוסיות מסוימות שנמצאות, במיוחד, בסוציו-אקונומי נמוך. בסדר, אני לא נכנס לזה. אני חושב שיכלנו להחריג את הוועדה הזו, נוכח הסיכומים

איתך מאוד בחכות ובדברים הללו,

עם כל הבעיות של מדינת ישראל, שגם אם היא כבר זורקת חכות הן מאוד מסובכות,

היא לא זורקת חכות; היא עושה

קשה לי שמצד אחד אנחנו מעודדים אנשים לא להשתתף במעגל

אתה מצטט נאומים של מאיר כהן, חברך בסיעה, שהיה אחד מראשי הערים ושרי הרווחה הטובים בארץ. נכון. אני בעד לטפל בזה.

עכשיו האוצר, ואחר כך אני אסכם. בבקשה. איציק דניאל, אגף התקציבים, משרד האוצר. לא נחזור על כל הדברים שנאמרו פה בוועדה, אבל כן נתייחס לעיקרון שבדברים. ניסינו, בחוק הזה, וגם לאורך כל הדיונים, לבוא ולהסביר למה, לפי דעתנו, האיזון בין היכולת להקים פרויקטים לאומיים במדינת ישראל לבין כללים רגולטוריים ובירוקרטיים הופר, בהקשר הזה. ניסינו לבוא ולעשות איזו שהיא תזוזה,

לכיוון הפרויקטים. נכנסנו לוועדה עם איזה שהם מנגנונים וכללים שאנחנו קבענו, ולשמחתנו הרבה גם אתם, בוועדה, וגם אנשי המקצוע של הוועדה תומר והצוות שלו טייבתם את המנגנונים. אנחנו מקווים מאוד, וגם מאמינים, שהחוק הזה יאפשר לאזרחי ישראל לזכות בתשתיות לאומיות איכותיות יותר, בפרק זמן מהיר יותר. התשתיות הלאומיות הן אלה שישפרו את איכות החיים הן יותר נקיות, ירוקות וטובות לסביבה, ואנחנו מקווים שזה יקרה בכל התחומים בתחבורה, באנרגיה ובמים; עסקנו פה כמעט בהכל. אני אגיד תודה להרבה אנשים שאתם ראיתם אותם פה, בחודש האחרון, בצורה אינטנסיבית דנה ועידו, אפרת ושי מהלשכה המשפטית. לפני שהגענו לפה יש חודשים רבים של עבודה, והאנשים האלה עבדו מאוד קשה כדי שהתוצר הזה יבוא לפניכם, ואתם תקדמו אותו. תודה רבה לארבעתכם. תודה. חבריי, חברי הכנסת, אני רוצה, קודם כל, לומר שאני חושב שהדיונים היו ענייניים ומקצועיים. יוראי, אתה דיברת על רידוד של הולחו"ף, ואני אומר שלא היה פה רידוד; יש פה חידוד. בסוף, צריך למצוא את האיזון, ואני בטוח שיכול מאוד להיות שאם היה פה יושב ראש אחר, בישיבות הללו, זה היה נגמר יותר מהר, אבל גם הדיונים היו נגמרים הרבה יותר מהר. נתנו את התייחסותנו, שמענו את כולם ותיקנו. המבט לנגד עיניי הוא תמיד בפרקטיקה מהו המצוי ומהו הרצוי. זה נכון שחוק אוויר נקי הוא משהו שכבר נהיה חצי רוחני, חשוב והכל. זה נכון; אני לא מזלזל בו בכלל. במבחן התוצאה הוא לא הצליח להשפיע מספיק. הוא היה גורם הרתעתי, אבל גם גרם לכל מיני דברים להיעשות בצורות כאלה ואחרות. אני חושב שמה שעשינו פה זה לבנות מבנה. המבחן שלו יהיה התוצאה. אמרתי לך, יש לי כוונה להיות פה ארבע שנים, יוראי, ואנחנו נעקוב אחרי זה בדיני הוועדה. עובדי עיריית בני ברק יודעים שאצלי ישיבות מעקב היו חלק בלתי נפרד. אתם מכירים את הדבר הזה שאנשים מופתעים כשמתחיל לרדת גשם ופתאום רצים לנקות את הכל, כאילו לא היה צפוי גשם? אני רוצה לצפות את הדברים האלה מראש. היה חשוב שפתחנו את כל הדברים עם הרציונל שלהם, ואני בטוח שגם האוצר יעמוד בהתחייבויות שלו למשאבים. אני רוצה להגיד לך עוד דבר על הולחו"ף. אני יודע שזה שלקחו סמכויות מהולחו"ף, בדברים מסוימים, והעבירו אותן,

אולי, אם היה מגיע איזה יועץ ארגוני גאון, שהיה בונה את הכל אחרת - - - בואו ניתן לאוצר לעשות את זה. עדיין, בתשתיות לאומיות, אני חושב שברגע שעשינו את מה שעשינו עכשיו שיהיה מי שיתריע וידרוש בפניהם, ושיהיו שם יותר אנשים עם מבט סביבתי זה ייתן להם יותר אחריות. בסוף, זהו מנגנון של אחריות, אבל הדברים האלה ייבחנו. אנחנו צריכים, עדיין, דבר אחד: יש לנו ארץ קטנה; הבאת את הדוגמה של החופים, אבל כשיש ארץ קטנה אתה יכול לבוא ולהגיד: בגלל שזו ארץ קטנה, ואנחנו רוצים לשמור על דברים בצורה מחמירה אפשר לוותר על נוחות אחרת בחיים, כמו הטבות. לכן, החובה שלנו היא לשמור על כך ששני הערכים האלה יידעו לעבוד דואלית, בצורה הנכונה. אני מקווה שכך יהיה. אני מרגיש שהיטבנו עם ישראל, ולכן אני שמח ויש לי סיפוק. אני שוב רוצה להודות לצוות המדהים. שיהיה לכולנו לילה טוב. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 21:56.